בוקר טוב לכולם, גם לחברי הכנסת הנכבדים שאיתנו, ולמי שצופה בנו. התכנסנו היום לוועדת חינוך מאוד משמעותית סביב, לצערנו, הבלגאן האדיר שיש לקראת סוף השנה. כאשר קבענו את הדיון ביום חמישי שעבר, אז עדיין לא פורסם המתווה. לשמחתי, פורסם אתמול מתווה של משרד החינוך, אבל כפי שכולנו ראינו - בוודאי תיכף נשמע את זה ביתר שאת, יש אי הסכמה מאוד משמעותית עם ארגוני המורים. רן ארז, בעמדתו, לא מוכן לזוז מאי ההסכם שבעצם הוא טוען ובצדק, שאין איתו הסכם,

הוא לא מוכן להאריך את שנת הלימודים, לעומת ההסתדרות שחתמה על הסכם. לפני שנתחיל, בגלי צה"ל, סיפרתי שפנינו לרן ארז, גם הוועדה פנתה אליו, גם אני אישית שלחתי לו הודעה - הוא לא ענה לי, או - לא ענית לי, וטענת בגלי צה"ל שלא פנינו אליך. לזה חשוב לי להעמיד דברים על דיוקם,

אבל עדיין מוזמן להגיע. יש לנו פה דיון מספיק ארוך כדי שתבוא ותייצג את עמדתך. כמורה בעצמי, מאוד חשוב לי שארגוני המורים ייוצגו פה. לפי מה שאני מבין, יפה בן דוד, מתכוונת להגיע ולייצג את עמדת ההסתדרות. אני מזמין אותך גם עכשיו מפה להביע את דעתך, כנ"ל גם משרד החינוך. פנינו לאבוהב, ולנציגים ממשרד החינוך. אני מקווה שעדיין יבחרו להגיע. אני חושב שבאופן כללי, אנחנו צריכים כמדינה לראות איך אנחנו מצליחים להגיע לפתרון שלא כל שנה מחדש. עכשיו זה משבר הקורונה, אבל אנחנו זוכרים היטב גם לא במשבר הקורונה, כל שנה מחדש, ארגוני המורים, משרד החינוך והאוצר, לא מצליחים להגיע להסכמות ולחסוך ממאות אלפי ההורים, התלמידים,

אזרחי ישראל, את הבלגאן הבלתי נסבל הזה. אני חושב שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים שינוי מספיק יסודי, כדי שנגיע למצב שבשנה הבאה,

לא נמצא את עצמנו שוב בחוסר ודאות כל כך משווע. אנחנו מדברים על יום שני, היום, בסוף השבוע הזה, על פניו מסתיימת שנת הלימודים, ועדיין מנהלים,

לא יודעים מה קורה. מבחינתי - חוסר אחריות. כנבחרי ציבור, אנחנו לא יכולים לקבל, לא יכולים לסבול אותה. אני מקווה שכבר בדיון הזה, נגיע לפתרון, אם כי אני אדם ריאלי באופן יחסי. צריך להגיד בצער, מסתמן שיכול מאוד להיות שנגיע פה לערכאות משפטיות,

אני מתקשה לראות איך זה ייפתר, אבל הלוואי ואתבדה. אני אדם אופטימי, ולכן אני מקווה שנצליח לשנות את המציאות. אני אפתח עם משרד החינוך. אם מישהי מכם עולה לזום, ואני לא פונה אליו, יכול להיות שזה בגלל שאני לא רואה שעליתם. מה שאני מבין בשלב זה, ממשרד החינוך, נמצאת אתנו אינה זלצמן, שהיא סגנית בכירה מנהל המינהל הפדגוגי. בבקשה, אשמח לשמוע את עמדתך ביחס לבלגאן שחוגג במערכת. אני חושבת שאנחנו הבהרנו, וגם אתמול, הוציא השר הבהרה שבגני הילדים ובתי הספר היסודיים,

הלימודים הסתיימו ב-13 ליולי. ילדי הגנים ותלמידי כיתות א'-ד' ימשיכו את הלימודים שלהם במסגרת בתי-הספר של החופש הגדול שתימשך ה-6 לאוגוסט. מבחינת משרד החינוך, הודענו שחטיבות הביניים והחטיבות העליונות יסיימו את לימודיהם ב-1 ליולי. וכמובן, כיתות י"א,

ימשיכו בהכנות לבגרויות שייפתחו ב-22 ליוני עד ה-27 ליולי. ועדיין, לא הצלחתם להגיע להסכמות עם ארגוני המורים איך את מסבירה את זה? כולנו יודעים ושומעים, מבחינתנו, מה שאמר השר, אנחנו כמובן גם נמשיך לנסות ולשוחח עם הארגון. אבל אם לא, נצטרך לנקוט בכלים אחרים שיעמדו לרשותנו.

יכול להיות שמשרד החינוך זה שיפנה לערכאות משפטיות? אנחנו נבחן את הדברים ונקבל את ההחלטות כמובן. אני מבין. אני עדיין אומר ומצפה שמנכ"ל משרד החינוך הצטרף אלינו. יש עוד מספיק זמן לעשות את זה. רציתי מאוד לשמוע את נציגי משרד האוצר. לפי מה שאני רואה פה שניהם גם נתן נהוראי, וגם אסף שירמן, עוד לא אתנו. אז אם אתם אתנו, תגידו ונעלה אתכם כחלק מאוד משמעותי בהסכמים שנחתמו. בינתיים, אשמח מאוד לשמוע את נציגי ההורים.

אריק קפלן, סגן נציגות ההורים הארצית, והיו"ר של ירושלים. נשמח לשמוע את עמדתך. בוקר טוב לכולם, קודם כל אנחנו רוצים לברך את השר שקיבל החלטה. העובדה שהגענו שבועיים לפני תחילת הלימודים, ולא ההורים, לא הילדים, אף אחד לא ידע בדיוק מתי מסתיימת שנת הלימודים, אני חושב שזו פשוט שערורייה, זה דבר שהיה צריך להסתיים כבר מזמן, נתחיל מזה. אי-הוודאות בעצם פוגעת בכולם. לגבי הדברים עצמם. אני חושב שאין ספק שהילדים הצעירים שלנו חייבים לסיים ב-13 ליולי. אנחנו צריכים את הימים הנוספים האלה. אני לא מדבר רק מבחינה משקית, אני מדבר מבחינה חינוכית, אני חושב שכל הנושא של הנושא של מיומנויות למידה, כל הנושא של להיות בכיתה, ואני מדבר בגיל של הילדים הקטנים יותר, אני חושב שזה דבר משמעותי מאוד לכל ילד וילדה שלנו. אני מברך פה את השר על ההחלטה שהוא קיבל. אני מאוד מקווה שהסתדרות המורים, סליחה על הביטוי, תזרום עם ההחלטה הזאת, מכיוון שאני חושב שזו החלטה נכונה. אני רוצה ומקווה שהמורים שלנו, שהם באמת מורים נהדרים, ושלא נשמע שחס וחלילה אנחנו יוצאים נגד המורים, או משהו כזה. אין לנו טענות כלפי המורים, הם עבדו קשה בזמן הקורונה, הם עבדו קשה במהלך כל השנה, ואני רוצה שהם יתנו את כל כולם גם בתשעת הימים הנותרים האלה. אני לא רוצה שנצטרך להביא אותם למצב שבית דין יחייב אותם בעצם ללמד את הילדים שלנו. אני חושב שזה יפגע בילדים, אני חושב שזה יפגע במורים. אני חושב שזה יפגע בכל מרקם היחסים עם התלמידים, איתנו ועם המורים - זה לגבי הלימודים עצמם של התשעה ימים. אני אשמח להוסיף בנושאים הנוספים של הוועדה. אתה צודק ומעלה נקודה נכונה. בהמשך הדיון, אנחנו גם נגיע באופן כללי להיערכות של כולנו, של כלל המערכת, לבתי הספר של החופש הגדול. זו גם סוגיה מאוד משמעותית שתהיה המשכית לסיום שנת הלימודים. יש לנו סוגיה של תלמידים בבתי הספר המקצועיים שנגיע גם אליה. יש לנו עוד כמה דברים, אבל לפני כן, אני מבין שמנשה לוי כחבר בוועד המנהל של ארגון המורים רוצה להתייחס כנציג של רן ארז. נשמח לשמוע אותו. אני רוצה להגיב לדברים של סגן יושב-ראש ועד ההורים אריק קפלן. אני שמח שהוא משבח והוא אומר את מה שהוא אומר על המורים, כי חשוב להגיד את זה. אנחנו ביומיים האחרונים המורים הפכו להיות מוקצים בגלל הוויכוח של ראשי המנהיגות שלהם. אני מציע לוועד ההורים להיות גם המתווך, ולפני שמברכים את השר על ההחלטה שלו לפנות לערכאות, אני חושב שראוי שביום או ביומיים הקרובים, אתם ההורים, תבקשו לשבת אצל השר ביחד עם ההסתדרות והארגון. אני חושב שההישגים שלכם יהיו הרבה יותר טובים מאשר ללכת ולהילחם בערכאות ובבתי-דין. כי בכל זאת, המורים האלה עבדו, ועבדו קשה מאוד, וטוב שציינת את זה בדברים שלך. ולכן, לפני שאנחנו מניפים עליהם את אימת החוק, כדאי שנדבר אל ליבם יום,

לא יותר. אני רק רוצה,

יושב-ראש הוועדה, להגיד לך, שאתמול הרמתי טלפונים למנהלים של חטיבות ביניים ותיכוניים. הבלגאן שם הוא

אומרים לי המורים, שלעתים הילדים מגיעים, ואחרי שעתיים,

משחררים אותם, גם בגלל הנוכחות שהיא לא במאה אחוז כמובן, וגם בגלל חוסר הבהירות. ראוי באמת שתנסו אתם, יושבי-ראש ועדי ההורים, תנסו אתם לתווך. זה משבר לא קטן, תנסו אתם להיות המתווכים.

אני מקבל לחלוטין את מה שאתה אומר. חבר הכנסת כהן, שהוא איש חינוך בכל רמ"ח איבריו - אני שמח על הדברים שלך.

ארגון ההורים ישמח מאוד, ואני מפה קורא לכולם בואו נשב ביחד. אין לי ספק שביחד, אני יודע שיפה בן דוד,

רוצה את הדברים הטובים. רן ארז, אני מכיר אותו, והוא רוצה את הדברים הטובים לילדים שלנו. ובטח בנו,

אי אפשר לחשוד שאנחנו לא רוצים את טובת הילדים שלנו. אז בואו נשב ביחד. אני מאמין שלא צריך עשן לבן, כמו בוותיקן, כל כך הרבה זמן. נשב כמה שעות נסגור את זה. מסיום ישיבת ועדת החינוך, אנחנו פנויים לכל רגע שנוכל לשבת. אני מברך על הדחייה הזאת.

חברת הכנסת קטי שטרית. אני רוצה להעיר הערה לגבי הארגונים. צריך להבדיל בין הסתדרות המורים לארגון המורים - זה לא מקשה אחת. מי שבעצם פה מנסה איכשהו להתחכם או לעשות מה שנקרא התנהגות של עצמו הוא מחליט מה צריך להיות, זה דווקא ארגון המורים, ולא הסתדרות המורים. הסתדרותה המורים הגיעה להסכם. הסתדרות המורים, כן הסכימה שזה מה שצריך לעשות, וזה להוסיף ימים.

במצב שבו ארגון המורים אומר אני לא הולך לעשות את זה, והסתדרות המורים מוצאת את עצמה שכן היא צריכה לעשות את זה, אז לא צריך להעניש את מי שכן. לכן אני אומרת שצריך לפנות בדבר הזה לארגון המורים, וכן לבצע את מה שצריך לבצע, אלה החלטות שהחליטו עליהן,

אז יש אמצעי אכיפה. אני לא מבינה למה זה להעניש? אני מבקש כנציג ארגון המורים מנשה לוי.

מה שמדאיג אותי, רם, שככה סתם, בלי משא ומתן, כמו שאמר חבר הכנסת כהן, אני קורא לזה ממש אלימות שלטונית, מנחיתים הודעה על הארכת שנת לימודים בתשעה ימים, ממש כחצי פקודה, וגם מאיימים בצווי מניעה ובתקנות שעת חירום. אני רוצה לשאול את נציגי משרד החינוך שאלה אחת פשוטה, למה נכנעתם ללחץ של יפה בן דוד? למה להפוך את תלמידי שכבת י' לבני ערובה של החינוך היסודי? הרי תלמידי חטיבות הביניים מכיתה י' ועד י', כולל י"א,

למדו בכל העידן של הקורונה, בלמידה מקרוב בתוך בית-הספר. אחר כך עם הסגר עברו ללמידה מרחוק. אחרי זה, חזרו ללמידה משולבת. זה למידה מרחוק, כאשר במקביל הם מכינים את תלמידי י"א,

וכל זאת כאשר הם מסכנים את החיים שלהם. זה לא הוויכוח. הוויכוח שרן ארז רוצה להפסיק את הכול, זה הוויכוח. אתה מגן על מי? על מי שמחליט לא להמשיך? רם, אני מבקש שתגן עליי. וואוו, ממש, תגן עליי... אני מגן על זכות הדיבור שלך. המורים גם עושים את זה, כאשר הם מסכנים את החיים שלהם, וכולל אלה שיש להם מחלות רקע, ומפנים אותם לרופאים תעסוקתיים בעוד שלושה חודשים מגיעים לבית הספר. אני רוצה לשאול למה מערכת חינוך ז'-י"ב, שלא הפסידה אפילו לא יום לימודים אחד. למה צריך להעניש אותם בתשעה ימי לימוד, למה? גם הנפנוף הזה בצווי מניעה בצורה ברוטלית עם אלימות שלטונית - - - מה זה?

אלימות, מהצד שלך אדוני. רק בשיתוף פעולה של כולם, כך אמרת, רק בשיתוף פעולה של כולם, אפשר יהיה להגיע להבנות, ולסיום מסודר של פתיחת הלימודים. מנשה, תעצור את דבריך.

אני מוכן להיכנס איתך, וחברי הוועדה ודאי גם, לדיון מהותי על כן להאריך או לא להאריך. אבל אף אחד מאיתנו לא מוכן לשמוע לא את המונח אלימות שלטונית,

זה לא ראוי בוועדה הזאת,

דבר שני, אתה יודע היטב שהיה משא-ומתן עם רן ארז. לא הונחתה עליו ההחלטה הזאת. זאת הבחירה שלו גם להתעלם,

בכל מקום שאני בדקתי היום, גם בתקשורת, ודאי בוועדה הזאת, הוא בחר לא להגיע. אז עם כל הכבוד, אני מוכן לנהל איתך דיון מהותי. אבל להגיד שהונחתה עליכם ההחלטה הזאת, זה פשוט לא האמת. לכן, חשוב להגיד את זה. אתה לא מדייק. אני אומר שוב, באחריות, אתה לא מדייק. כן, איפה אני לא מדייק? משא-ומתן אמיתי לא היה עם ארגון המורים, לא היה. עדיין יש זמן. עד יום שישי, אפשר להיכנס למרתון. הוא לא היה, כי הוא לא הגיע אליו. או לא היה, כי אף אחד לא הזמין לדיון הזה. לנפנף בצווי מניעה, ובתקנות שעת חירום, ויש לנו כלים לכפות - ככה לא מדברים. במדינה דמוקרטית, יושב ראש איגוד מקצועי שמייצג הורים וגם מנהלים - - - גם הצד השני לא יכול לדבר ככה. ככה לא מדברים. כשמנפנפים לי בצווי מניעה, ובאיומים, אני קורא לזה אלימות שלטונית. כן, בהחלט כן. בבקשה, חברת הכנסת קרן ברק, בקצרה. קודם כל, יכול להיות שהתגלתה פה אלימות, אבל דווקא לא מצד השלטון, אלא דווקא הכוחנות - אתם שבויים שלנו, ונעשה מה שאנחנו רוצים. לא נגיע פה לדיונים למרות שהוזמנו, זה מבחינתי סוג של אלימות. דבר נוסף, אני רוצה להזכיר פה, לכל מי שיושב פה, אנחנו כאילו בשלב האחרון. אבל אנחנו כמדינה, עשינו הרבה דברים קשים בתקופה הזאת. אנחנו באנו לאנשי עסקים,

העסק שלכם סגור. מטה לחמכם נפגע. אנחנו סגרנו לאנשים את מקומות העבודה שלהם. הוצאנו אותם לחל"ת, ועסקים שלמים נסגרו עם מנעול ולא יכלו לפתוח אותם. את זה לא עשו למורים. המורים המשיכו גם לעבוד חלקית, ולקבל את השכר.

כמדינה בתקופת החירום, עשינו דברים הרבה יותר משמעותיים מלבקש ממורים להאריך את שנת הלימודים שלהם בעוד כמה ימים. אז תסתכלו על הדברים בפרופורציה. דווקא הגוף שנתנו לו הכי הרבה להמשיך ולהתנהל דרך אגב, זה לא היה אמור להיות לציבור המורים, אלא גם לציבור התלמידים, כדי שהמורים יוכלו לספק את החינוך לתלמידים, דווקא הגוף הזה בא עכשיו ושוכח מה קרה פה במדינה שלמה בתקופה הזאת. מאוד חשוב שעושים את הדברים האלה בפרופורציה, להסתכל על זה בזווית הנכונה, כי אי אפשר להסתכל על זה רק בזווית שהוא אומר אותה עכשיו, אלא באמת מה היה אז. תודה רבה. חיים ביבס יו"ר מרכז השלטון המקומי, וראש עיריית מודיעין. בוקר טוב, אני מברך על הדיון, אני חושב שהוא נכון, והוא בזמן, והוא רגע לפני שעושים שטויות, ומתחילים בשיטות כאלה ואחריות. אני חושב שזה הזמן לקחת אחריות. צריך לזכור דבר אחד. אמרה חברת הכנסת ברק, ואני מסכים איתה לחלוטין. יש פה מגזר פרטי ששילם מחיר כבד מאוד, שנמצא על הגחון. יש פה מאות אלפי אנשים שנמצאים עדיין בבית, וכולנו צריכים להיכנס מתחת לאלונקה. כאשר היה צריך לעשות את זה בדברים אחרים, גם ארגון המורים צריך להיכנס. אני מסכים לחלוטין עם מה שאמר הנציג שלהם,

הייתה התנהלות לא נכונה. מהיום הראשון היה צריך לנהל משא ומתן עם שניהם, ולא להביא רק את ההסתדרות, ולהכניס איזה סעיף שאנחנו הפכנו להיות בני ערובה של היושב-ראש כארגון כזה או אחר. אבל יחד עם זאת, גם כאשר נעשה טעות, זה הזמן לתקן, לא על חשבון ההורים, ולא על חשבון התלמידים. אלא להיכנס כולנו וככה אפשר יהיה לפתור את זה. אני בסוף שבוע שעבר דיברתי עם רן ארז כדי לנסות לפתור את זה. ואני מאמין שבסופו של דבר, עד סוף שבוע זה, אנחנו נמצא את הנוסחה מבלי להגיע לשלב שבו אפשר להוציא צווי מניעה. אם נצטרך להוציא צווי מניעה, אנחנו נוציא אותם. אבל אני לא חושב שצריך להיות שם. אפשר לקיים דיונים היום. לא ביום חמישי, כמו אחרוני הוועדים, לחכות ליום חמישי.

אפשר לקיים את הדיון, ולא להמתין עד הדקה התשעים כדי שאז נראה,

אם נחכה עד הדקה התשעים, יהיו צווי מניעה. חד משמעית יהיו צווי מניעה. וכן, עם כל הכבוד, כולם צריכים להתכנס. דעתי האישית.

אילו היה מתקיים משא ומתן, ואילו רן ארז היה מגיע למשא ומתן עם האוצר, היו, בסופו של דבר, מגיעים להחלטה אולי אחרת. אולי מספר הימים של העל יסודי של כיתות ז'-י"ב, או י'-י"ב, היו פחותים מאשר תשעה ימים. אבל יחד עם זאת,

בסופו של דבר, נקבע הדבר, אני מסכים לחלוטין ואני מפריד בין ההתנהלות, התנהלות המשא ומתן הייתה לא נכונה. אף אחד לא בן ערובה לא של בן דוד, ולא של אף אחד אחר. אבל יחד עם זאת, מכיוון שנעשה כבר, זה הזמן לתקן ולעשות את זה. לבוא ולהסביר שב-20 לחודש התקיימו הלימודים, כאשר יש פה אנשים שנמצאים על הגחון, יש פה ליקוי מאורות. יש פה אנשים שקצת התבלבלו. עם כל הכבוד, כל המגזר הציבורי יגיע לקריסה. אם אנחנו לא נעשה הכול כדי לשמור על המגזר הפרטי, כדי להחזיר אותו למסלול. כדי לתת לאנשים לעבוד. כדי לתת לאנשים לחזור להתפרנס. אם אנחנו לא נעשה את זה כל המגזר הציבורי של כל התקופה הזאת, ימשיך לקבל משכורת, ולא חסכו ממנו שקל, עם כל הכבוד, רצועת הביטחון הזאת תסתיים, ואז אנשים יבינו מה זה מגזר פרטי. ולכן, אני מציע לכולם, לשים את האגו בצד. לשים את כל הדברים, להיכנס תחת האלונקה. צריך להמשיך ולתת להורים עד השישה באוגוסט את כל מה שצריך כדי שיוכלו בצד אחד לצאת לעבוד, בצד שני, לתת לתלמידים. וצריך לשקול דבר נוסף, מאוד חשוב, אין פה לימודים במובן הקלאסי שאנחנו מכירים,

אלא לימודים חצי קלאץ'. אז אני מציע לכולם להיכנס לפרופורציות כי בסופו של דבר, זה התפקיד שלנו, אחריות שלנו. ואני חושב שבעת הזאת, לא צריך להתנהל כמו אחרוני העסקנים שעסוקים בלהרוויח עוד שקל פה או שם, אלא להיכנס מתחת כדי להוביל את זה. וזה הזמן של כולנו להיות שם. חיים, תודה רבה, על נוכחותך בוועדה, וגם על דבריך שיצאו מדם ליבך. אני חושב שהדבר המרכזי שנגעת בו, זה שהיום יום שני, ובסוף השבוע הזה, אנחנו מגיעים בעצם לדד ליין של סוף השנה. הדבר האחרון שמי שיכול לעשות כל אחד מהצדדים - זה לחכות ליום חמישי בלילה ולהתחיל משא ומתן. לא סתם אמרת את זה, כי ראינו בשנים האחרונות שזה קורה הרבה פעמים שחלק מארגוני המורים מחכים עד ליום האחרון, ואז מתחילים משא ומתן וטוענים שלא דיברו איתם.

גם אתה אמרת את זה, גם אני אומר את זה, אמר את זה גם נציג המורים,

התחיל את השיח הזה. כולנו מוכנים להירתם החל מעכשיו ומרגע שנגמר הדיון כדי לעזור לסיים את הפלונטר הזה. אני שמח שגם אתה חלק מהמאמץ, אני בטוח שתעזור בו. תודה רבה. משפט קצר. תראו, באמת, הגיע הזמן, שיתחילו להוריד פה הנחיות עם היגיון. כאשר עושים אירוע או טקס, או חתונה,

או בת מצווה, בצד אחד, או אירוע דתי בצד שני, של 250 איש, אי אפשר שלא לאפשר למסיבות הכיתתיות להיות יחד עם ההורים. זה אירוע של פעם בחיים. יושבים לצערי, חלק מהפקידים שיושבים, וחלק מהם בקבלת החלטות, אנשים אטומים שלא מבינים באמת את המשמעות של מסיבת סיום.

הילדים האלה לא היו נפגשים, ולא היו ביחד, הייתי מבין. אבל בכיתה, יחד עם ההורים, אין שום סיבה בעולם, זה הרבה פחות מאשר כיתה בממוצע במדינת ישראל 35 ילדים, תוסיפו על זה את כל ההורים, תוסיפו על זה את כולם, אתה מגיע במקרה הטוב, ל-100, 150 איש שיהיו במסיבה הזאת. לצד זאת, כמובן המסיבה השכבתית. השכבות במדינת ישראל, הם בדרך כלל בממוצע כ-180, 200 ילדים, עם הצוותים,

לעשות את השכבתי בלי הורים, כיתתי עם הורים שחררו את הילדים האלה, הם גם ככה נמצאים בסיום שנת לימודים המסובך ביותר שהיה פה מאז קום המדינה, בגלל הסיטואציה שנוצרה. תנו להם לפחות ליהנות מהרגע. זה המינימום שאפשר לתת להם. הגיע הזמן, שיפסיקו לבלבל במוח כל מיני אנשים, אפשר לשמור על ההנחיות יותר מאשר כל מי שנמצא בממשלת ישראל, בכנסת ישראל, ברשויות המקומיות ובכל מקום אחר. הילדים האלה יותר אחראים מכולם. אלה הילדים שמחר בבוקר אמרה מישהי, יש פה את הלוחמים האמיתיים, זה אלה שמחר בבוקר יוצאים מכאן, הולכים להתגייס לצבא לשמור על מדינת ישראל. אלה הלוחמים האמיתיים שצריך לתת להם. צריך לתת להם רגע לפני את האפשרות לבוא וליהנות מהדבר הזה.

ארגון ההורים מצטרף לחלוטין לדברים של חיים ביבס, לחלוטין. גם מנהלי בתי הספר. בבקשה, חבר הכנסת משה אבוטבול. ראשית, אני שמח באמת שמתקיים הדיון דווקא בנושא הזה, כי אנחנו נשאלים הרבה גם על ידי התקשורת, גם על ידי ההורים ומורים, שהבהירות הזאת רק מפריעה להתנהלות, לתכנון, לכל הדברים מסביב. בלי ספק שיש חשיבות מאוד גדולה דווקא לבקש מהורים שיקבלו את זה בהבנה שצריכים להיות עוד ועוד עם התלמידים. קודם כל להשלים פערים, להשלים חסכים שהיו. מורה זה לא סתם תפקיד של איזה חלילה מוכר בשוק או משהו. מורה זה ערך אחר לגמרי. אני מתגעגע לנאום הגדול והיפה של ראש ממשלתנו המנוח מר מנחם בגין, שדיבר על הנושא של המורה בעולם היהודי, זה משהו אחר לגמרי. ההתייחסות היא אחרת. היחס בין תלמיד למורה זה אפילו יותר מבן הורה לבין תלמיד.

הנושא הזה חייב להיות בקונצנזוס, ולא צריך לעשות על זה מהומות, או הפגנות, או דברים מהסוג הזה. גם צריכים להבין המורים העיקריים, שיש חשיבות מאוד גדולה לזה שהם ינצלו כל יום להשלים פערים עם אותם תלמידים. אני דווקא באותה נשימה משבח את מערכת החינוך החרדית - שם אין ויכוח. מצדם של המורים, זה באמת כמה שיותר ללמד. הם מקבלים את זה בהבנה, חלקם ילמדו אפילו עד ראש חודש אב. עד חודש אב הם

הנה, מצאנו פתרון. למדו ליבה, ואנחנו מעבירים את כולם לשם.... קרן, תעשי לי טובה. הליבה האמתית זה להבין את הערך של התלמיד ואת היחס. שניהם חשובים.

אני אומר לך שוב פעם, עצם העובדה ששם לא קיים בכלל ויכוח, הם מלמדים עד ראש חודש אב, וילמדו באהבה, ואפילו בחופשים גם הם עושים קייטנות. חבר'ה - כל אחד צריך ללמוד מהשני. ללמוד מאתנו מותר אם זה דברים חיוביים. זה היתרון - - - לכן אני באמת קורא לך, ולמערכת המורים היקרה הזאת, אנא, ברגעים האלה שצריכים אתכם, תהיו נכונים להשלים את החומרים. תנו למערכת המשק להיבנות בצורה טובה. אנחנו תלויים בכם, אתם תלויים בנו, נמתין לימים יפים יותר.

אם יש אוכלוסייה שהיא באופן מלא נכנסה מתחת לאלונקה באחריות מלאה, זו קבוצת המורים והמורות. אנחנו ראינו את זה, למרות שמשרד החינוך לא הכין אותם ללמד מרחוק מבחינת השתלמויות. מורות נדרשו לקנות ציוד, לעמוד בדרישות הטכנולוגיות להעביר שיעורים. גם נדרשו להכין את השיעורים בזמן כפול מזה שלהכין שיעור פרונטלי. בזמן הזה, לא תוקצב לא במשרד החינוך, ולא בבתי הספר, ולא משום מקור אחר. אז מי שצריך לקחת אחריות זה משרד החינוך. נשאלת השאלה, מה המטרה של הארכת הימים האלה? אם זה לעשות את המורים בייבי סיטר, ולהמשיך את המשק ואת העבודה במגזר הפרטי כמו שצריך, אז ניתן לגייס עוד צוות אחר חוץ מהמורים והמורות שנתנו את הנשמה שלהם בזמן שגם בבית שלהם הילדים שלהם היו בזום, ולא יכלו לעזור להם כמו רבים ורבות מאתנו. אם זה להדביק את הפערים הקיימים במערכת החינוך, אני עד לרגע הזה, לא שמעתי על תכנית חירום ללמד ולהדביק את הפערים בשמונת הימים האלה. אז צריך לשאול מה באמת אתם מצפים מבתי הספר, והמורות והמורים האלה לעשות? מי שצריך לקחת אחריות זה משרד החינוך. הוא יכול לגייס עוד צוותים לשבוע ימים, ולבנות תכנית בשבוע הזה לבתי הספר, אם הוא רוצה רק לשמור על הילדים בתוך בתי הספר.

זה לא סותר את זה שאני בעד לתת מערכת פיצוי אחרת - - - בבקשה, אסף שירמן ממשרד האוצר, ממונה על השכר. נשמח לשמוע ממך איך התנהל המשא ומתן. אנחנו שומעים פה כל מיני דברים סותרים על מה היה החלק של הארגונים. בבקשה. ראשית, קודם כל ברכות לך רם על המינוי, ועל הדיון, זה דיון חשוב כל דיון על המורים,

הוא דיון חשוב בעיניי, וטוב שהוא קורה, וטוב שכולם מתכנסים יחדיו. הקריאה שלך לשיתוף פעולה, היא קריאה חשובה ונכונה. לצערי, לא היה שיתוף פעולה כזה לאורך התקופה האחרונה, דווקא בתקופה שהכי צריך את שיתוף הפעולה הזה. אני גם מברך את שר החינוך על ההחלטה שהוא קיבל, כי אני חושב שהמערכת הזאת צריכה את הוודאות. היא זקוקה לוודאות הזאת, אי אפשר להשאיר את כולם תלויים באוויר ולחכות ליום חמישי בלילה. אסף, מה הייתה ההצעה שלכם? מה אתם הצעתם לארגון המורים? אני מסכים עם הדברים שחברי, חיים ביבס, אמר פה. אני חושב שהוא פירט לגבי המשמעויות והצורך והראייה המשקית היא זו שהובילה אותנו בעצם לכל התהליך הזה. הוא גם ציין את העובדה שאנחנו ניהלנו משא ומתן עם כל ארגוני העובדים. אנחנו לא מסתכלים רק על ארגוני המורים, או רק על ארגון המורים. בתקופת הקורונה הייתה תקופת אי-ודאות מאוד גדולה במשק בכלל, וגם במגזר הציבורי בפרט. נכנסו מההתחלה בעצם למשא ומתן עם כל ארגוני העובדים עם ההסתדרות הכללית, עם המוסדות להשכלה גבוהה. אסף, יש ארגון מורים והסתדרות מורים,

זה לא מעניין אותנו כרגע לדיון הזה. חשוב לראות את התמונה הרחבה ולא להתייחס ספציפית. אני נגיע גם אליהם לא לדאוג. למה אני אומר את זה כי כולם נרתמו. כולם הבינו את גודל השעה, את אי ודאות שהייתה במשק, את הצורך להיות בוודאות, ואת הצורך בביטחון לשני הצדדים, גם מבחינת המשק, מבחינת ההורים, מבחינת האנשים העובדים, וגם מבחינת עובדי המגזר הציבורי, שהם בעצמם לא ידעו מה קורה. עם ההסתדרות הכללית, למשל, חלקם יצאו, חלק גדול מהם, רובם בעצם יצאו לחופשה על חשבונם. בתקופה הזו היו מקומות שהוציאו לחל"ת, זה היה חשוב לייצר את הוודאות הזאת במגזר הציבורי. אותו דבר עם ארגוני המורים. פנינו מההתחלה לארגוני המורים בבקשה להסדיר את כל הנושא הזה, גם של הלמידה מרחוק. הלמידה מרחוק הוא משהו שהוא לא מוסדר בהסכמים קיבוציים, והיה חשוב להסדיר את אופן התשלום, ואופן הלמידה מרחוק בתקופה הזאת. עם הסתדרות המורים הגענו להסכם, אמנם לקח קצת זמן, אבל הגענו להסכם ב-1 באפריל, שהיא התחייבה להארכת שנת הלימודים בתשעה ימים, מתוך הבנה שהלמידה שהתקיימה היא לא הייתה למידה מלאה,

ארגון המורים, לצערנו, למרות ששוחחנו ודיברנו והעברנו טיוטות הסכם קיבוצי, לא זכינו לשיתוף הפעולה המלא כפי שזכינו מיתר ארגוני העובדים. לצערי, הייתה פה גרירת רגליים מסוימת גם בתקופה האחרונה שבאנו וחזרנו וביקשנו להסדיר את הנושא הזה ולדבר, וזה לא קרה. לפיכך, התכנסנו לאירוע הזה,

יצאה החלטה חד-צדדית. בדרך כלל, אין החלטות חד-צדדיות במערכת החינוך, למרות שהסמכות היא נתונה בידי שר החינוך, ומנכ"ל משרד החינוך לרוב הדברים האלה נעשים במשא ומתן, בהסכמה ובהידברות כמו שצריך להיות. אסף, אני עדיין שואל. האם אתם הצעתם תמורה כספית, פיצוי לארגון המורים על הימים שהם יוסיפו? הדיון הוא לא על מתן פיצוי כספי - הדיון הוא על הארכת שנת הלימודים כפי שנעשה בשלבי הגיל האחרים, מתוך ההבנה שהעבודה לא התקיימה במלואה בתקופה שלפני חופשת הפסח, ומתוך מטרה שאותם תלמידים שהחסירו חומר לימודי, גם מתוך ראייה משקית לטובת ההורים, לטובת כלל המשק שימשיך וייצא לעבודה, ויוכל להפעיל את גלגלי המשק זאת הייתה הראייה שלנו. יש מנגנון כזה לפיצוי? בהמשך לדבריך, מנשה לוי, שדיברנו על זה. אני חושב שגם אסף מוכיח את זה, גם אנחנו אמרנו את זה, גם ביבס התייחס לזה. פנו לשני הארגונים גם להסתדרות וגם לארגון המורים ביחד בתחילת הדרך. זה בסדר גמור שלפעמים לא מגיעים להבנות, אבל לומר שלא פנו ולא היה משא ומתן,

זו אמירה שאין לה

נטען שלא פנו לארגון, שלא היה משא ומתן. פנו גם להסתדרות, וגם לארגון המורים.

פחות שיתף פעולה במשא ומתן, וגם לא הגיעו להסכמות. אבל צריך להתייחס לתהליך והתקיים תהליך. אבל האם הייתה התניה בהסכם של ההסתדרות? אכן, הייתה התניה כזאת. אני מניח שאסף יכול לאשר, הייתה התניה כזאת. יש סעיף כזה בהסכם. אני מסכים שזה מעורר תמיהה, וזה דבר דיי לא שגרתי. אני מייצג את הסתדרות המורים.

מיד נתייחס לזה. כמו שאמרתי בתחילת דבריי, קודם כל צריך להפריד בין ארגון המורים להסתדרות המורים - שני גופים שונים לחלוטין. אני יודעת שלגבי הסתדרות המורים, כן יש נכונות, כן יש רצון, למרות שהם עבדו בכל התקופה, יש נכונות לתרום ולהיות מתחת לאלונקה. הבעיה שלנו עם ארגון המורים, שמלכתחילה ניתק מגע, ולא היה קשוב למה שגם נאמר פה בוועדות. בוועדה הזו עוד בתקופת הקורונה, בימים הקשים. ולכן, לגבי נציג האוצר, אני חושבת שצריך להמשיך עם הדרך הזו של לשבת, לדון. יש אוזן קשבת להסתדרות המורים, זה אני יודעת בוודאות מתוך שיחות שאני מנהלת עם מזכ"לית הסתדרות המורים. לגבי הנושא שגם העלה חיים ביבס, חייבים למצוא פתרון. זה לא הגיוני באמת שמסיבות הסיום לחלוטין ייפסקו בצורה כל כך שרירותית, כשמצד שני, יש אירועים שמתקיימים באולמות. אז מה לעשות - אולי לארגן בתוך מסיבות הי"ב לא,

שמעתי רעיון פנטסטי. רוצים להביא רב ולחתן זוג, ואז אם זה חתונה, אפשר לקיים אירוע של 250 - זה רעיון טוב. אולי נעשה בר מצווה. בזמנו, הייתי שותפה לפרויקט מאוד יפה של בר מצווה לניצולי שואה בני 80. אולי נעשה בר-מצווה, נעשה - רה-בר מצווה מחדש. זה פשוט לא הגיוני. אני קוראת פה באמת למשרד הבריאות, מיד להוריד את ההגבלה הזאת. מדברים על חבר'ה שאמורים להתגייס לצבא.

הם מתכוננים לזה להערכתי כמה שנים טובות. זה אירוע פרטי. אנחנו מתערבים פה באירוע פרטי. המדינה מתערבת באירוע פרטי. זה אירוע פרטי כאשר ילדים מכינים לעצמם את המסיבה הזאת. אני מציעה גם שההורים יבואו ויאמרו - אנחנו מוכנים לשמש פקחים. נראה איפה שיש התקהלות. ואם תהיה התקהלות כזו או אחרת שהיא לא חוקית בניגוד לנהלים, אז נפזר. אבל כל אירוע לגופו של עניין, ולא לקחת את זה באופן גורף חד וחלק. וגם השר יולי אדלשטיין יהיה חייב פה להירתם ולעזור לנו, ואני יודעת שהוא קשוב, לחלוטין הוא קשוב. אני אולי לא זוכרת מי הייתה המורה שלי בכיתה י"ב, אבל אני כן זוכרת את מסיבת הסיום, כי זה היה הדבר הכי מעניין. הדברים של קטי, צריכים לצאת כדרישה או כפנייה של הוועדה לשני השרים - לשר החינוך ולשר הבריאות. בהחלט נגיע לזה. אני גם רוצה להתייחס לזה שגם ועדת הקורונה, ככל שאני מבין, רוצה היום או מחר להתייחס לנושא, אבל אנחנו גם נתייחס אליו כי הוא קצת פה מהשטח והוא חשוב. חברת הכנסת פרומן.

חברים, אני חושבת שהדיון הזה הוא דיון מאוד מהותי וחשוב. ואני חושבת שלא ייתכן שבדיון כזה לא יגיעו הקודקודים שלקחו בסופו של דבר החלטות, אחריות, וכנראה גם היו בסיומו או בעיקרו של המשא ומתן. ותודה לחיים ביבס שהופיע, אני מאוד מעריכה את זה. אבל אני רוצה לשמוע את האנשים שהיו שם, שלקחו בסופו של דבר את ההחלטה ואת האחריות. השמיעה שלנו ממקור ראשון היא מאוד משמעותית.

צר לי מאוד שכל המערכת, תלמידים,

ואנשי החינוך בשטח נקלעו למצב הזה ערב סיום שנת הלימודים. בואו נזכור איזו תקופה עברנו מחודש מרץ. אנחנו שלושה חודשים בתקופה של אי ודאות - יש לימודים - אין לימודים. מרחוק - לא מרחוק. מפסיקים לשבועיים - חוזרים לשבועיים. מתחדשים הלימודים לא מתחדשים. מתחדשים - בתי ספר נסגרים.

אנחנו בטלטלה של מערכת החינוך כבר מחודש מרץ. עכשיו גם לא יודעים מתי תסתיים שנת הלימודים. רק מי שהיה פעם בגן או בבית ספר, מבין מה המשמעות שחמישה ימים לפני תום שנת הלימודים אנשי החינוך לא יודעים, והתלמידים לא יודעים אם היא תסתיים או לא, מה התהליכים שקורים שם. אני לא רוצה בייבי סיטר אם מאריכים את שנת הלימודים. אנא, קצת כבוד למורים. אם מאריכים את שנת הלימודים, אני אזכיר מאיפה זה בא. היעד היה להחזיר את המשק לעבודה. לאפשר לאנשים לחזור מחל"תים. לאנשים שפוטרו, למצוא מקומות עבודה חדשים. להניע את גלגלי המשק למען האנשים שיחזרו והתפרנסו. עדיין אנחנו עדים למראות מזעזעים הנה, פה מחוץ לכנסת להפגנות יום יום על אנשים שאיבדו את פת לחמם. זה היה השיקול הראשוני מעבר לחשיבות של מערכת החינוך שצריכה הייתה לחזור לפעול, זה גם לאפשר להורים של הילדים,

הקטנים לחזור ולהניע את כל המשק. מערכת החינוך היא חלק גדול אינטגרלי מהנעת המשק. אני רוצה לפנות לשר גלנט, שבעיניי הוא שר החינוך, והוא אחראי להסדיר את הנושא. אין מערכת חינוך בלי אנשי החינוך בשטח. השר גלנט. מערכת החינוך בנויה על גננות, מורים, מנהלים, אנשי חינוך ואנשי טיפול מצוינים שתמיד שם בבוקר, בערב, למה שצריך. אין, אי אפשר להסדיר נושא כל כך מהותי, והם לא אנשים אטומים, תאמין לי, השר גלנט, יש עם מי לדבר. אני רוצה להצטרף לקריאה, ולבקש ממך, אדוני היושב-ראש, יש חשיבות חינוכית מאוד משמעותית לאירועי הסיום בבתי הספר, בכל שלב שהוא. בוודאי ל"י"ב-ניקים". לא נסלח לעצמנו שנשחרר דור שלם לצבא, לשרות הלאומי, לשרות האזרחי, בלי שניתן להם את הרגע האינטימי הזה, הכול כך חשוב של אירוע הסיום. אפשר, בהתאם למגבלות שישנם, לקיים אירועי סיום גם בי"ב, וגם בסוף כיתה ט', וגם בסוף כיתה ו'. והילדים, הפעוטות האלה בני השש שעולים לכיתה א', ונפרדים מהילדות, בואו נעשה את זה מותאם. אני מבקשת שתצא מפה קריאה לכל מי שאחראי לנושא. שחררו.

לילדים, תנו למורים, תנו לגננות, תנו למנהלים להיפרד האחד מהשני באירועי סיום מכבדים, מותאמים לתקופת הקורונה.

תודה רבה, חברת הכנסת פרומן. אשמח לשמוע מאוד את נציגת התלמידים, מועצת התלמידים הארצית. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני אתחיל ואומר שצריך לעשות פה הפרדה בין תלמידי כיתות י' והחטיבות, לבין תלמידי בית ספר יסודי, זה שני נושאים שונים לגמרי. אין צורך להצמיד את תנאי החטיבה העליונה לבתי הספר היסודיים. הארכת שנת הלימודים בעשרה ימים היא פשוט לא הגיונית, אבסורדית. אני בתור תלמידה בכיתה י', סיימתי את חומר הלימודים שלי לשנה הזו. גם תלמידי החטיבות סיימו את חומר הלימודים. אין שום היגיון בלהביא אותנו לבתי הספר. זה פשוט אבסורדי, לא הגיוני. דבר נוסף, תשתפו אותנו בשולחן קבלת ההחלטות. אנחנו פנינו לא פעם ולא פעמיים למשרד החינוך, בבקשה לקחת חלק בשולחן קבלת ההחלטות. בבקשה, באמת להשמיע את קול התלמידים. אנחנו מייצגים מאחורינו מיליון בני ובנות נוער במדינת ישראל, ולא נותנים להם להשמיע את הקול שלהם. באמת, אנחנו בקיאים בנושא. אנחנו חלק מהשטח, השטח פונה אלינו במאות פניות, ועדיין בוחרים לקבל את ההחלטות לבד בשבילם, מצד שני, מנסים להתווכח על הארכת הלימודים ולהוסיף ימים, לא להוסיף ימים מסיבות הסיום צריכות להתבטל. לא נותנים לתלמידי כיתות י"ב לסיים את הלימודים שלהם בכבוד הראוי. למה הלימודים מתקיימים במתכונת הנוכחית, ומסיבות הסיום והנשפים

יצאה הנחיה אתמול, לדעתי, באמת לאפשר התקהלות של עד 250 איש באירועים. לא נעים לי להגיד את זה, אבל חתונות אפשר לדחות. מסיבת סיום זה אירוע של פעם בחיים, זה אירוע שלא יחזור. התלמידים מרגישים שפוגעים בתחושת הסיום שלהם אחרי שנערכו למסיבות ולנשפים כל כך הרבה זמן. בבקשה, תאפשרו לנו לסיים בכבוד את שנת הלימודים הזו, ושתפו אותנו בשולחן קבלת ההחלטות בכל הנושאים הלימודים, בחינות הבגרות, אנחנו כאן להשמיע את קול התלמידים. ליאור, תודה רבה. אני רוצה שנתייחס למסיבות הסיום בהמשך. אנחנו נגיע אליו. יש פה עוד נציגים שרוצים להתייחס לזה. אני שומע שאת מדברת את האמת של מאות אלפי תלמידים שבסך הכול רוצים לסיים את השנה שלהם כמו שצריך. אני חייב להצטרף לקריאה כמי שמייצג גם בכנסת את הצעירים, וגם הרבה שנים את הסטודנטים בישראל, בהקשר הזה, אני מסכים שהרבה מאוד פעמים קצת שוכחים אתכם ביחס לאיך מקבלים החלטות, והקול שלכם הוא לא רק חשוב, הוא מאוד משמעותי למערכת. הרבה פעמים אתם מבינים את מה שבמשרד או באוצר לפעמים מפספסים. אני מבטיח לעזור בהקשר הזה. בכל דיון אצלי אתם מדברים, ויחסית בהתחלה, כי אני חושב שהזווית שלכם היא קריטית. תודה. חבר הכנסת ווליד טאהא.

תודה, אדוני היושב-ראש, היום אנחנו ב-15 ליוני. ימים ספורים ורחוקים מסיום שנת הלימודים בחינוך העל-יסודי, תראו שהוויכוח הוא ויכוח שאולי אין בו אלימות שלטונית, אבל יש בו שרירות דעת לפחות בהרבה מאוד מובנים. אנחנו צריכים להבין שכל המורים והמורות גם בחינוך היסודי, וגם בחינוך העל-יסודי, נרתמו למשימה לטובת התלמידים בתקופה כל כך קשה שהיא תקופת הקורונה. אנחנו לא נשכח שאנחנו עדיין חיים בתוך תקופת הקורונה. זה לא עבר,

אנחנו מנהלים את החיים ואת הלימודים בתוך הקורונה, ולא אחרי שהבסנו אותה. יש לנו עשרות בתי-ספר, או הרבה בתי-ספר, אדוני היושב-ראש, שהפסיקו את הלימודים בגלל מקרים של קורונה. אנחנו לא התייחסנו לזה. אנחנו לא יודעים כיצד תלמידים בבתי ספר שסגרו את שעריהם אחרי שתלמידים נדבקו - אנחנו לא יודעים מה לגביהם? איך תסתיים עבורם שנת הלימודים? איך ייראו התעודות שלהם? האם הם השלימו את כל החובות שלהם? אנחנו לא שומעים את הדברים החשובים המהותיים, ואנחנו מנהלים ויכוח שרירותי סביב ימים או מישהו שצריך לעשות. אני מעריך את העבודה של כל המורות והמורים גם בחינוך היסודי, וגם בחינוך העל-יסודי. אני לא חלק בלתמוך בצד אחד של ארגון אחד על ארגון אחר. אנחנו יודעים שארגון המורים לא הצטרף להסכם שנעשה עם הסתדרות המורים, אבל שתקנו כל הזמן. אנחנו ימים ספורים מסיום שנת הלימודים, אף אחד לא פתח פה, פתאום אנחנו נזכרים שהם לא היה חלק. אז ידענו שלא היו חלק - איפה היה משרד החינוך עד היום? איפה היה האוצר עד היום? האם מישהו חשב שכאילו להביא אותם בכוח? אני לא יודע, משהו לקוי התנהל בכל הנושא של המגעים האלה. מישהו חשב אולי להביא את הארגון בעל כורחו לעשות את הימים האלה? עכשיו גם ההסתדרות אומרת אם הם לא יעשו, אנחנו לא נעשה. יש פה פאשלה שאנחנו צריכים כמשרדי ממשלה לשאת בה, ולא להטיל אותה על הארגונים. בסופו של יום, המורים האלה, הן בארגון המורים, והן בהסתדרות המורים, עשו את מה שהיו צריכים לעשות לטובת התלמידים והמערכת, והם עושים עבודה מאוד קשה. הלמידה מרחוק היא עבודה מאוד קשה. אז שמישהו יסביר לנו אולי מה עם בתי הספר שנסגרו? איך זה הסתיים עבור התלמידים? איך ייראו התעודות שלהם,

אולי נתווכח אם יעשו עוד תשעה ימים, או לא יעשו תשעה ימים. ולמה שתקנו עד היום? אנחנו חמישה ימים לקראת סיום שנת הלימודים בעל-יסודי? תודה רבה.

בבקשה, אבי קמינסקי, איגוד מנהלי מחלקות חינוך

שלום,

אני רוצה במשפט אחד לומר שאני תומך תמיכה מלאה בנושא מסיבות הסיום. יש לעשות את כל מה שניתן לעשות תחת כללים מסוים, אבל בהחלט לקדם את האפשרות הזו גם בגני ילדים, גם ביסודי של כיתות ו',

זה חלק חשוב מתוך ההוויה החינוכית של מדינת ישראל. לגבי ארגוני המורים, רם, אני רוצה להציע לך הצעה, תבחר מתוך חברי הוועדה, מספר חברי כנסת, תקראו לכולם לבוא ולשבת סביב שולחן אחד ולגמור את העניין. אני רוצה לומר שהמורים והמנהלים כולם הוכיחו בזמן הקורונה מנהיגות אמתית של עבודה, וחוסן חברתי של מדינת ישראל. אסור לשכוח את זה בכל מקום שאנחנו אומרים את זה. כדאי גם אם אנחנו תוקפים ואומרים - זה ככה וזה ככה, אז כדאי לומר ולזכור את הדבר הזה שמערכת החינוך הייתה החוסן החברתי של המדינה. הדבר השני, אני מופתע ממשרד החינוך, אני מופתע ממשרד האוצר. הם מכירים את הנושא של יחסי עבודה. הם מכירים שלא עושים שום הפרדה בין הסכמי השכר שישנם בתוך ציבור ההוראה. עשו את זה פעם אחת על "אופק חדש" וראינו שאנחנו תקועים עם הדבר הזה, עם הבדלים כאלו ואחרים. ולכן, תמוה בעיניי הדבר הזה. ולכן זה נראה קצת שלומיאלי. יש מקום לתקן את זה. אני חושב שרמת האחריות של כולם - אמר את זה גם חיים ביבס, אמרו את זה גם אחרים לקרוא ולנסות ולראות מה ניתן לעשות ולסדר את העניין הזה. חשוב להבין באמת, ואמרה את זה גם אורלי. צריך לדעת ולהבין, לא יודעים מה עושים.

האם המורה שמגיעה ביום שלישי וביום רביעי לבתי הספר, נפרדת מהתלמידים בסוף שנת לימודים או לא?

יש גם חלקים מינהליים, יש גם נושאים ארגוניים, יש גם נושאים חינוכיים שאתה צריך לדעת ולסיים מה אתה עושה עם זה? ולכן, זה צו שעה, ממש צו שעה במקום הזה, וכולנו נקרא לדגל ונעשה את זה. אבל צריך לקחת מספר חברי כנסת בשולחן הזה, לא איזשהו מספר רב, אלא מספר מצומצם ולנסות לקדם את זה בשיח כזה או אחר. אם צריך לנסוע, אז צריך לנסוע לרן ארז. אם צריך לנסוע, לנסוע גם ליפה בן דוד, לגמור את העניין הזה. אבל מתוך כבוד והערכה למורים ולארגוני המורים - זה המקום המרכזי שאני צריך לבוא ולומר. זה נאמר לא מספיק בצורה הזו.

בהחלט אחריות מצד אחד, וגם איזשהו לויאליות וסולידריות חברתית למדינת ישראל.

תודה רבה לך, אבי. אשמח לשמוע את גדי יעקב, שהוא נציג משרד העבודה והרווחה ומנהל תחום פדגוגיה, ועוד זווית שלא שמענו עד עכשיו בדיון בכל מה שקשור לתלמידים שכפופים אליך. בוקר טוב לך. שלום, בוקר טוב, ותודה על ההזדמנות. משרד העבודה והרווחה מפעיל כ-60 בתי ספר מקצועיים לתעודות מקצוע ותעודות גמר כ-10,000 תלמידים, כאשר התלמידים האלה, מעבר לתעודות הגמר ומבחני הגמר, מבצעים גם מבחני בגרות. נרשמים באופן סדיר למבחנים. מדובר על אלפים. גם השנה הזאת, שנת המשבר הקשה הזאת, נרשמו לבחינות הבגרות. משרד החינוך פרסם כבר באפריל מתווה לבחינות הבגרות, שבעצם כל המתווה הזה הלך על הקלות מאוד גדולות גם בנושא מספר הבחינות, וגם בנושא הקלות, ציוני בחינות שניתנו לבתי ספר ולמנהלים בתוך בתי הספר לקבוע בחלק לא קטן ממקצועות הלימוד. בפועל, כבר באפריל, אנחנו זיהינו את הנקודה הזאת. אני שוחחתי עם משרד החינוך, וביקשתי ליישר קו עם המתווה של משרד החינוך. נעניתי בשלילה, אבל חלקית שמשכה אותנו עם לא מעט שיח ביני לבין משרד החינוך לפרסום מתווה הגון, הוגן בעת הזאת, בעיקר שוויוני ולא מפלה לתלמידי משרד העבודה והרווחה.

תלמידי משרד העבודה, גוף ממשלתי, משרד ממשלתי, מפעיל כחוק בתי ספר, והתעודות שלו מוכרות גם להנדסאים, גם תלמידים שלנו עוברים לכיתות י"ג, י"ד של משרד החינוך ובחינות הבגרות בתוך משרד החינוך נעשות באופן שגרתי. לצערי הרב, מ-12 לאפריל, אני הוצאתי הצעה למתווה שכל כולה ברוח השוויוניות בין המשרדים. לצערי הרב, נגררתי עד 31 למאי. אתם מדברים על מסיבות הסיום, אני מדבר על מתווה בגרויות לתלמידים. תגיד לכם פה נציגת מועצת התלמידים של משרד החינוך, מה זה לקבל מתווה ב-31 למאי. כולנו היינו תלמידים, כולנו ידענו ונערכנו לקראת בחינות הבגרות שלנו. 31 למאי, המייל נמצא אצלי, קיבלנו מתווה שגם המתווה הזה הוא מתווה שהוא לא מספק אותנו. הוא לא ברוח השוויון. מה חסר לכם, אני לא מצליח להבין? מה הפער במתווה הזה? דרך אגב, לאורך הדרך גם התקיים שיח עם משרד החינוך, שהשיח הזה, אני ניסיתי, קיבלתי על עצמי עוד גזרות ועוד גזרות, עד שהגיע המצב שהמתווה לא הגיע בזמן,

לא יכולתי יותר לקבל. אני אגיד יותר מזה, זה היה גם בהסכמתי. אני מצטער על זה שבכלל נכנסו למצב של שיח. אם הייתי יודע שנקבל ב-31 למאי את המתווה, הייתה לי בעיה. לא הייתי נכנס לשיח. אנחנו מבקשים לקבל את אותן הקלות במקצועות הטכנולוגיים כפי שקיבלו ילדי משרד החינוך המקצועות הטכנולוגיים,

ברוב המקצועות המוחלט, למעט חשמל, יש הערכות מורים לציוני הבגרות. הערכות חלופיות של המורים לציוני הבגרות. אני מזכיר, התלמידים האלה ברובם יילכו או - - - של משרד החינוך, או למה"ט במשרד העבודה, זה פחות לאקדמיה.

לא רואה פה שום בעיה. נהפוך הוא, אני חושב שזה הוגן, שוויוני ברוח התלמידים של משרד החינוך. נעשיתי בשלילה אבל חלקית לא מעט שיח ביני לבין משרד החינוך,

לא בא בחשבון. אנחנו לא יכולים לשמור לא על מתח לימודי עד ספטמבר. חלק מהתלמידים מתגייסים לצה"ל, או הולכים לשרות לאומי, או לשרות אזרחי. אני אומר, אנחנו במנעד מאוד רחב מגזר יהודי, מגזר ערבי, בדואי דרוזי בבתי הספר שלנו. אז אני אומר ספטמבר, זה לא בא בחשבון. הדבר השלישי, צומצמו הבחינות ההומניסטיות. תלמיד היה צריך לבחור הומניסטי אחד חובה, לכל השאר הוא קיבל הערכות בית-ספריות. אנחנו בהחלט חושבים שאנחנו זכאים בדיוק לאותה הקלה. הדברים האלה לא בשמים. אני חושב שאנחנו גופים ממלכתיים, יכולים לקבל החלטות אמיצות כאלה בשלב כל כך קשה שפגעה גם בילדים משרד העבודה והרווחה,

להסתכל מהפריזמה של הילדים, של איך הם מרגישים. אני מאוד הזדהיתי פה עם ליאור ועם כל מה שהיא אמרה, כי אני מנסה לרדת ולהיכנס למה הורה לתלמיד שלא יודע. ונכון לעכשיו, הוא יודע שהוא אומר להיבחן בכל בחינות הבגרות, גם בטכנולוגי, גם בהומניסטי. אני אומר לכם, שביומיים, שלושה האחרונים - - - אני חושב שזה המתווה שצריך למצוא לו פתרון. ואני אומר עוד דבר. אני חושב שאנחנו צריכים ברוח הזאת לחשוב גם קדימה. תלמידי משרד העבודה והרווחה, זכאים לכל הקלה שמקבל תלמיד במשרד החינוך, כל עוד הם ניגשים לבגרות. נכון לעכשיו, זה לא כך. אני לא אגע בזה עכשיו, זה לדיון אחר. חברת הכנסת קטי שטרית דיברה אתי על הנושא, ואני שמח שהיא העלתה את זה. ואני אומר גם לך. אני מכיר היטב את ההשכלה הטכנולוגית. ישבתי גם במל"ג במקביל. ראיתי היטב את הפערים באופן כללי אולי היה צריך להגיד. במשך עשרות שנים המדינה לא מתייחסת בעיניי כמו שצריך לא לחינוך המקצועי, וגם לא להשכלה הטכנולוגית. זה הולך, עובר כחוט השני בכל הגילאים מתיכון ועד השכלה, שוב, אקדמית או לא אקדמית. אז נפלת על אוזניים מאוד קשובות. אני רוצה לבקש ממך, מכיוון שגם חבר הכנסת ווליד טאהא אמר פה בצדק לידי, הנושא לא הוצג פה בצורה מספיק מקיפה, למעט הדברים החשובים שלך. אני זמין בסוף הדיון. נשמח לשמוע ממך יותר לעומק איזה פתרונות פרקטיים אפשר לנסות לייצר מול משרד החינוך. אני גם מודע לאתגרים שאנחנו מדברים על שני משרדים שונים, וכל מי שחי קצת בעולם הפוליטי בישראל, מבין שזה לא במקרה קורה. אני אשמח לדבר אתך,

לנסות להבין איך אפשר לסייע, כי ברור שצריכה להיות שוויוניות בנושא הזה.

נשמע את חבר הכנסת שחאדה, שבאופן טבעי נמצא אתנו בזום, כיוון שהוא לא יכול להגיע לכנסת. מאחל גם בריאות איתנה. רפואה שלמה.

אני שמח על הדיון, למרות שהוא בא ממש באיחור. כמי שעבד כמה שנים טובות במערכת החינוך,

עדיין עובדת במערכת והיא יועצת, ואני עוקב בדיוק כל מה שקורה בחודשים האחרונים כתוצאה מהקורונה, וכל מה שקורה במערכת החינוך. אני חושב שאנחנו צריכים לקבל החלטה אמיצה כמי שרוצים להוביל את החינוך. אי אפשר להמשיך להתנהל מיום ליום וכאילו הדברים הסתדרו לבד. אני חושב שאנחנו צריכים לקבל החלטה שאומרת

אנחנו צריכים להפסיק את החינוך בתאריכים הקבועים שלו, לעזור כמובן בכל מה שנוגע לבגרויות לתת לזה יחס מיוחד, ולתת איזושהי תכנית שתפתור את כל האתגרים לתלמידים

יש 18 שאלונים שקיבלנו חזרה, בקשה לכך שרוצים להפוך אותם חזרה לבחינה חיצונית שהמכתב יכתוב. אנחנו עבדנו על זה עם הצוותים שלנו ל-14 מתוכם היה לנו פתרון, ל-4 היה קשה. ביקשנו ממשרד העבודה שהם יכתבו. אנחנו מבינים שקשה להם לכתוב את הבחינות

בכל מקצועות ההתמחות,

אני אשמח מאוד שדסי תגיד עכשיו בקול, שזה יהיה הערכת מורים. אני אשמח מאוד, ברגע זה, זה ייתן פתרון. אני אכן אמרתי במעלה הדרך שאלו אותי את המשפט הזה, מה יותר חשוב לך הנושא המקצועי או הנושא ההומניסטי? במשפטים

שלחתי לך אתמול S.M.S. אבל אני מבינה שאת עסוקה,

קטי, אני לא ראיתי.

גילוי נאות,

אבל אני נזעקתי לנושא.

בין ועדת כספים, פנים. אני בטוחה שאתם הייתם בידיים טובות

האם בכל זאת תקיימו את התשעה ימים? תרשה לי, אני מלווה את הדיונים של הוועדה הזו לאורך השנים באופן שוטף. אנחנו מתייחסים לארגון שלנו. אני שואל אותך על ההסכם.

אז מי שישלם את המחיר זה ההורים והתלמידים, ואני בטוח שהציבור לא יגלה סבלנות לעובדה שאתם לא יושבים לדבר.

ומבחינתי אמר את זה גם אריק קפלן, כנציג ההורים,

וגם אני אומר את זה, ואני בטוח שעוד חברי כנסת